בוקר טוב, אנחנו דנים היום בישיבת ועדת העבודה והרווחה, י' באייר תשפ"ג, ה-1 במאי 2023, בפרק ה'

להצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני